בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. היום יום שני, י"א באדר ב' התשפ"ב, 14 במרס 2022. חג פגרה שמח לחברי הכנסת. התחלנו את הפגרה כמו שצריך בדיונים בוועדת הכספים. יש לנו היום שלושה נושאים על סדר היום. הראשון על סדר-היום: הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה. אני מזכיר שהחוק הזה הוא חלק מאותה תוכנית כלכלית שהוצגה על ידי שר האוצר לפני כחודש, חודש וחצי. כולל שלושה מרכיבים. אחד זה החוק הזה, שהוא מטרתו להגדיל הכנסה פנויה למשפחות עובדות עם ילדים וגם לסייע לעובדים בשכר נמוך. מעבר לזה יש שם עוד פרק שכולל הפחתת מיסים, מדיניות מכס אפס שנכנסת לתוקף ממש בימים אלה, ובנוסף סבסוד לצהרונים לרשויות באשכול 4 ו-5, משהו שלא היה עד כה. אנחנו נתמקד בחוק שלנו. היום כנראה לא נסיים את הדיון על החוק כי מדובר בחוק מורכב וצריך לעבור על כל הפרטים. אני כבר רוצה לומר למשרד האוצר, אגף התקציבים, אני כבר מבקש מכם, לפני פתיחת הדיון, לבחון בחיוב את ההגדלה של מענק העבודה מתוקף הבנה שזה גם כלי שמגדיל את ההכנסה הפנויה לשכבות החלשות וגם מעודד אותם להישאר ולעבוד בשוק התעסוקה. אני מעריך שאין לכם תשובות עכשיו, אבל לקראת הדיון הבא בהחלט כן. בנוסף, אנו חייבים לחשוב פה ביחד, איך אנו הופכים את התשלומים של מענק העבודה לתדירים יותר, כדי שנוכל לקשר באמת בין השכר לעבודה, כלומר שאנשים יבינו למה קיבלו את הכסף הזה כי כשהם מקבלים את זה בשנה העוקבת לא תמיד הם יודעים לקשר וזה יכול לפגוע בתמריץ שאנו מנסים לייצר.

לא אדבר לגופו של החוק. אחר כך נדבר בנושא הזה. לגבי מה שאמרת, דיברתי איתך בנושא הזה והיתה כמעיין התחייבות אוצרית ביולי או אוגוסט 2020 שישבנו פה על תקציב המשכי לגבי גיל ה-21, שזה מס הכנסה שלילי. הבטיחו שבשנת התקציב 2021 בתקציב הבא כן יש סיכוי שיכניסו את זה. לצערי אפילו לא רצו להתייחס לזה בתקציב לכן אבקש מכם גם לבדוק את הנושא הזה. העלות לא גדולה. יש לי מהממ"מ של הכנסת קיבלתי את הנתונים אמנם של לפני שלוש שנים, אבל אני מאמין שמאז לא עלה בהרבה. לגבי שאר החוק, תוך כדי ניכנס לדיון, אבל יש לי בקשה אחת. אתה בעצמך אומר שהיום לא יהיו הצבעות, וכמובן שכך צריך להיות, אבל יחד עם זאת אני חושב שראוי שלא נביא חקיקה כזאת בפגרה. אני מאמין שיש עוד חברי כנסת שרוצים. גם אין נחיצות. גם כשהחוק יעבור, אנחנו לא יכולים להביא אותו בפגרה. אני לא חשוד כאדם שלא עובד, אתה יודע שאני עובד,

אהיה במקום אחר, וגם אני מגיע לפה ופה פוגש אנשים אבל חושב שדיוני הפגרה צריכים להצטמצם ולהגיע כמה שפחות, במיוחד כשמדובר בחקיקה כזאת כבדה, חקיקה ראשית, היה נכון וראוי שנעשה זאת בתחילת המושב, ואז, אפשר יהיה להגיע להבנות טובות יותר, גם יהיו יותר ח"כים שישתתפו. חבל שזה כך. אמנם היום נקבע הדיון אבל אני מבקש ממך להבא לחשוב שזה לא ייקבע בתקופת הפגרה. נעשה זאת בתחילת הפגרה. כשיושבים אנו יודעים גם להגיע להבנות טובות כי זה חקיקה שעוד מקל ועוד מקל ואנחנו רוצים יחד לעבוד. החקיקה הזאת היא גזר ולא מקל. אני מנסה לצמצם את הדיונים בפגרה. הדיון הבא על החוק הזה יתקיים ביום רביעי בשבוע הבא גם צריך לתת לאגף התקציבים לעשות שיעורי בית אחרי הדיון שיתקיים היום. המטרה היא להביא את החוק הזה להצבעה במליאה מהר ככל שניתן. הוא יגיע מהר כי לאף אחד אין אינטרס לתקוע אותו. אבל גם כשהוא עובר אתה לא הולך לשלם את זה עכשיו. אם אנחנו יודעים שמשלמים את זה מחר, הייתי אומר: תביא את זה גם בהצהרה אבל גם טכנית אי אפשר. אתה תשלם כמו שבחוק כתוב, אין לנו בעיה עם זה. בפגרה להביא חקיקה כזאת, כדאי שתחשוב שוב. יש הרבה מאוד חקיקה פרטית שאני רוצה להביא אבל לא מביא בפגרה. דווקא החוק הזה יש נחיצות וחשיבות להביא אותו עכשיו ואולי גם להצביע עליו תוך כדי הפגרה במליאה אם תהיה הזדמנות. לא יהיה תוך כדי הפגרה כי אין הבנות. בוודאות. בבקשה, פינדרוס. בוקר טוב. אני מרגיש בדיון הזה קצת מנותק מההקשר. אנחנו כאילו נמצאים במדינה אחרת. לפני חודש וחצי כששר האוצר הכריז על "תוכנית כלכלית" במירכאות, במציאות שנוצרה, בינתיים העבירו את תשומת הלב הציבורית למשא ומתן בין אוקראינה לרוסיה, אבל בסוף יש פה בעיה אמיתית. המחירים עולים, ובצורה דרמטית. בחודש וחצי האחרון אחרי ששר האוצר הכריז המחירים ממשיכים להאמיר ולעלות בצורה מטורפת. מדינת ישראל גבתה מיסים, אם אני מדבר על ההערכות האופטימיות שרצו פה בוועדה בחודשים האחרונים, כמעט 70 מיליארד שקל יותר, כי דיברו על גירעון ב-21' אם אני זוכר נכון של 120 או 130 מיליארד שקל. אנחנו רחוקים מזה. והשנה בכלל מעבר לצפי ההוצאות מול ההכנסות, סדר גודל של 25, 26 מיליארד שקל, אם אני לוקח את הגירעון, 22 בנטו. יש פה מציאות מטורפת.

אנשים במצוקה אמיתית. המחירים עלו הרבה יותר ממה שפורסם במדד, מי נכנס או בבוקר לתחנת דלק או בצהריים לסופר או בערב למקום אחר יודע את המציאות הזאת, הרבה יותר מ-2%, 3%. מה זה, יש לך מדד משלך?

בוא איתי לסופר ותבדוק כמה עולה סל קנייה לפני חודש וכמה סל קנייה היום. אני לא יודע איך הם מודדים את זה. תבדוק אובייקטיבית. מוכן להיכנס איתך לכל סופר. סיפורים, מסבירים לי בגרפים. קח כרטיס אשראי של כל אדם ממוצע ותבדוק מה היו ההוצאות שלו חודש קודם, מה ההוצאות החודש. בכמה לדעתך עלו המחירים? אין לי סטטיסטיקה אבל אני יודע זה לא 2% ולא 3% אלא הרבה יותר. תעשה פה בדיקה עכשיו, תוציא את כרטיס האשראי של החודש, כמה עלה לך קנייה חודשית, כמה עלה בחודש הקודם ותבדוק. צאו לסופר ותבדוק. זאת המציאות. יש לנו את פינדרוס, למה צריך למ"ס? רוצה הוכחה שאני צודק? תבדוק כמה גבו מיסים יותר במע"מ, עזוב מס הכנסה, ותראה. למה אתה לא מייחס את זה להגדלת הצריכה? אתה יודע שיום אחרי יום כיפור גבו הרבה יותר מע"מ מביום כיפור. זה אומר שהמחירים עלו תוך יום? יכול להיות שאתה לא קנית ירקות ופירות. הכול. כל הדברים. זה לא דיון כללי. אפשר להסתכל על הנתונים ואפשר להסתמך על התחושות. בסוף מדינת ישראל גבתה מהאזרחים שלה מיסים ב-25 מיליארד שקל יותר מהצפי, במקום לבוא עם תוכנית אמיתית. מה עלות התוכנית הזאת? 2.4 מיליארד, לפי הפרסומים. 4.4, כל התוכנית. בסדר. זה היה לפני 22 מיליארד שקל יותר שגבו.

תוריד רק מס הכנסה לשכירים ב-4%, המשמעות של זה תהיה הרבה יותר, לפי מה שגבית בינואר ופברואר. אי-אפשר חד-פעמית.

ניכנס לוויכוח. אלון, בבקשה. אני מבקש לצטט את פרופ' אינשטיין שאמר פעם שהגדרה טובה של אדם לא שפוי זה מי שעושה אותו דבר שוב ושוב, ומניח שהתוצאה תהיה שונה. אנו רואים שמעגל העולים הולך ומתרחב, מספר הילדים שחיים מתחת לקו העוני גדל, ואנו רוצים לעשות אותו דבר. יש פה ניסיון באוצר לעשות שינוי. אני מברך על זה כי ברור שהדבר היחיד שיוציא את האנשים ממעגל העוני זה עבודה. אבל נקודות הזיכוי לא מגיע למעמד הנמוך. הן לא מגיעות לעניים. אנחנו מדברים על מענק עבודה בעשירונים הנמוכים. מענק עבודה לא נצבר פנסיונית, במיצוי מאוד נמוך. 40% בחברה הערבית, 70% בחברה הכללית. מאוד-מאוד בעייתי. אני מדבר על העיקרון. עלינו לדאוג שמי שיוצא לעבודה, שתהיה לו התמורה ומשפחות שנושאות בעול, צריכות לקבל הקלה.

אני מקווה שבמסגרת העבודה, אם יש עיוותים- - - בבקשה. ראשית, אנו נמצאים באירוע אינפלציוני אבל אני מצפה עדיין שבוועדה נסתמך על נתונים רשמיים ומחקרים ולא על "הלכתי למכולת". לגבי התוכנית, התוכנית היא חיובית, בכיוון נכון, אבל אפשר לעשות אותה הרבה יותר טובה ממה שהיא. למה נקודות זיכוי, כפי שאמרה חברת הכנסת לזימי, מי נהנה מזה רק מי שבחמישה עשירונים עליונים של העבודה,

שתיים, מענק עבודה הוא דבר חיובי. הוא עוזר ליותר מוחלשים.

לא כולם, מה שראיתי נתונים אחרונים, שיעור המיצוי 72%, לא כלומר יותר מרבע לא מקבלים את זה. הרבה יותר טוב עשות העלאה של שכר מינימום. אז זה משפיע גם על התנאים הסוציאליים, גם על השכר לעתיד- - - בדיוק. וגם יקבלו נקודות זיכוי, אם ב-40 ₪ לשעה. גם על אנשים שאולי מקבלים היום מעט מעל שכר המינימום אבל העלאת שכר המינימום גוררת אותם למעלה.

יכול להיות שזה יעלה פחות למדינה כי חלק מהם יושת על החברות שמשלמות מס יחסית נמוך.

אין לזה השפעה על המחירים לדעתך?

יש לזה השפעה על המחירים, גם למענק עבודה יש. כי אם אתה מחלק 800

לאזרחים שהיום מתלבטים בין אוכל לתרופות, הם יוציאו את 800 השקלים האלה

המטרה היא להעלות את כוח הקנייה של האזרח. אם נעלה את שכר המינימום, קודם כל כוח הקנייה של האזרח המוחלש ודאי יעלה.

אני לא חושב שיש מישהו שטוען שהעלאה של נאמר 10% משכר מינימום תגרום ל-10% אינפלציה. ברור. אז כוח הקנייה של זה שמקבל שכר מינימום בהכרח

זו תוכנית שהיא פלסטר. עליו נדון וננסה להפוך אותו

אבל אין בו שום השפעה ממשית על תפקיד המדינה לרסן תאגידים,

הדיור, את התשלומים היקרים על השירותים החברתיים,

אשמח לשמוע סטטוס לגבי האוטומציה שהעלינו בסיפור גיל הפרישה.

מי האחוז שלא מנצלים - החלשים ביותר הרי. קשיי שפה, קשיי בירוקרטיה. ברור לי שזה לא אלה שהיו צריכים את זה יותר. הדבר השני במענק העבודה זה מקבלי שכר נמוך.

כוח הקנייה ממתי ויתרנו על כוח הקנייה של אנשים בשכר מינימום ולמה? מה אנחנו חושבים, שאם הם ירוויחו עוד 400 שקל בחודש, למה זה ילך - לחיסכון לדירה? דירה לא תהיה מהמשכורת

תמשיך. אם אנחנו באמת רוצים להיאבק ביוקר המחיה אנחנו חייבים

אני תופס את

בהקשר הזה אנו חייבים להתקדם למיצוי של לפחות 90%. אחרת לא עשינו דבר. אין ספק שתמיד אפשר לעשות יותר ולתת יותר וצריך גם לזכור שהמשאבים שלנו מוגבלים. שוב, אין פה פתרון קסם. המאבק ביוקר המחיה הוא תהליך שאנו צריכים לעסוק בו יום-יום. יחד עם זאת, לתת עוד ועוד הטבות לאנשים כדי להגדיל את כוח הקנייה

גם דיברתי איתך על זה. יש לי הצעת חוק שהוגשה כבר מזמן ונדונה דיון ראשון, ונדחה הדיון בוועדת השרים. הצעת החוק משתלבת היטב עם התוכנית הזו. בכל הנושא שקשור

עם כל זה, זה עדיין צעד חיובי, ואם עושים אותו,

אני מבקש שזה ייכנס בחוק התיקון הזה. זה אותו חוק, אותם דברים.

הסתייגיות שלי אלא של הוועדה ותעשה את זה במהלך הנוסח עצמו. העלות,

כל הנושא של יוקר המחיה, גם הפעימה הראשונה של שכר המינימום שנדחתה, כל זה משפיע. אני חושב שאם תהיה הצהרה שבתלוש של חודש מרס נקודות הזכות ייכנסו

לבדוק איך אפשר לעשות את זה ומה החסמים. אני עשיתי את הבדיקות לפני הדיון גם עם רשות המיסים וגם עם ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אם היינו מעבירים את זה דרכו, היה 100%

אם אתה מסתכל על התמורות העולמיות האינפלציוניות, עוד לפני

תנועות אינפלציוניות שלא קשורות למה שאנחנו עושים, אבל אנחנו כאן חייבים לעשות הכול כדי לייצר את האפשרות להורדת האינפלציה ככל שאנו יכולים

אתה היית מאוד נחרץ,

אם אתם מכירים מקרים שהוראת הביצוע הזה לא מתבצעת, אז נדרוש לתקן אותה או לדייק אותה. היועצת המשפטית אמרה.

ויש מקרים כאלה.

אמרת להם שחייבים לעשות הוראת ביצוע. לא צריך לתקן את זה

1 מיליארד שקלים. באילו בעיות ההצעה הזאת באה לטפל? ביוקר המחיה עבור הורים במעמד הביניים שיש להם ילדים בגילאי בית הספר היסודי. אני לא רואה איך זה מטפל ביוקר

אז לתת לנו תוכנית גרנדיוזית ואנחנו עושים 4.4 מיליארד. עזוב. בבקשה. לגבי הנקודה הזאת, אני לא רוצה להתווכח למה לא נתנו לפני.

את בקריאה שנייה.

שאלתי מה הלוגיקה. אתה אומר שהלוגיקה זה עבודת נוער. אתם אמרתם על התלות.

ההוצאות שלהם על בייביסיטר ועל מטפלות יורדות.

ומה אני עושה בצהרון? מסבסד מכיוון אחר.

אבל גם לא בגיל 12 או 11. נראה לי שלא. האם אחרי גיל 12 ההורים יותר פנויים לצאת לשוק התעסוקה? נראה לי שכן. בוא נחשב עלות שיעורים פרטיים. לכן אני חושב שהצעד מידתי ונכון. משרד האוצר,

לפני כמה שנים, עשו הטבות מס מ-0 עד 5, למה אז לא בחנו מ-13 עד 18?

זה היה במסגרת טרכטנברג והנושא היה פעוטות

שר אוצר לא הציג את זה כך. אתה הצגת את זה

מחירי הדיור, 250%. הקרן החדשה שמנהלת מלחמה נגד הממשלה הזאת.

מזל שיש קרן שמחלקת תמיכות לארגונים שעושים הרבה טוב

אני לא זוכר מקרה כזה כמו שיש היום ואני בטוח

חשבתי שיטפלו במעסיקים. אני מדבר מקצועית לגבי העניין עצמו. הוא אמר גם כן הבחור הנכבד שאנו מטפלים גם בעניין הזה. לכן אני מסכים איתך שמעל גיל 12, אם מדברים על הוצאות המשפחה, יש יותר

כל נקודת זיכוי כזאת שווה 2,676 שקלים, וייהנו מההטבה 610,000 הורים עובדים בעלות של 2.1 מיליארד שקל. יכול להיות שלא דייקתי קודם בדבריי. הרציונל המארגן היה ללכת על ילדים בגילאים מוקדמים יותר שצריכים השגחה בבית, לכן ההוצאות של ההשגחה בבית הן תחליפיות- - - מה המטרה של החוק

אפשר, אבל זוג עם כך וכך ילדים יש הבדל אם הוא

יש המהלך המשלים- - - של מענק עבודה של 800 שקלים לעומת פי יותר משלושה של נקודות הזיכוי שמשפיעות.

נטיית הלב שלי שיותר יקר בגילאים האלה. הכלל המארגן הוא ההוצאות שהן תחליפיות ליציאה לעבודה, הוצאות על השגחה בבית. הוצאות על שיעורי פרטיים נצרכות גם מהורים

בחמשת עשירוני השכר העליונים יקבלו 3,500 שקל,

לא. יש הבחנה בין עשירון שכר לעשירון סוציו אקונומי.

אבל אין הרבה שהם בעשירון שכר הראשון ובעשירון סוציו אקונומי- - - אבל יש הרבה שהם בעשירון סוציו 1 והם לא עובדים לכן לא יקבלו

אבל אני לא

איך אתם לא מתחשבים בחישוב הזה בהוצאות אחרות כפי שהזכרתי? ההוצאות בחטיבה העליונה הרבה יותר

מה שאתה אומר מעלה עוד שאלה בכל הקשור לאימהות יחידניות איך זה מתמודד עם הצורך שלהן בנקודת הזיכוי. אנחנו מעודדות לצאת לעבודה. מסתבר שזה לא מתמודד עם יוקר המחיה אלא מעודד תעסוקה, לכן אם יש גם מענה לאימהות

אפשר להתעלם מאלה שזה לא נוגע להם בלי שיינתן להם פתרון. אי אפשר לקבל כזה דבר.

משרד האוצר, בבקשה. אציג את הנושא של מענק עבודה.

קו העוני נקבע באופן בין לאומי על בסיס פרמטרים שונים. אפשר להגדיר שזה לא קו העוני לשיטתנו אבל בהינתן שאנו לוקחים את ההגדרות הבין לאומיות ומסתכלים על

רק 3.12 ממשפחות שבהן ההורים עובדים אינן נמצאות מעל הקו הזה,

עצם העובדה שיש שיפוע בטרפז ממשיכה את המצב שבו תמיד לפרט יש תמריץ לעבוד עוד

ודאי שלא. זאת אפליה בלי קשר לאיזה מגזר.

נשואים ויש להם תיקו או שניים שזה עדיין חוקי כי מותר להתחתן מגיל 18,

זו לקונה מתחילת ההחלטה הזאת. היום זה הזדמנות לתקן אותה וזה לא הרבה כסף, בטח

הבקשה להרחבת הטרפז מגיל 21 במענק העבודה מייצרת מצב

וכלליות. זה פשוט נורא ואיום. אתה לא יכול לדבר מילה אחת בלי שיצבעו אותך

שיידעו שגם באוצר הם כאלה.

אפשר לייחס לנועה שוקרון כל מיני כוונות זדוניות אבל בסך הכול היא אמרה שבגלל שגיל הפטור היום הוא האוכלוסייה הספציפית של גברים חרדים לא תוכל ליהנות מזה. נעשה הכול כשדי שלא ייהנו מזה בגיל

סדר גודל כזה. לא היתה לכם שאלה: כנראה שאנחנו עושים משהו לא מספיק טוב, כדי לשפר?

זה רשות המיסים וזה אגף תקציבים.

בבקשה.

הוא יכול להעביר את זה באוטומט.

הכול יש חלו. האלה למה לא מעבירים דרך הביטוח הלאומי למשל.

אני

אדוני היושב-ראש, למה זה לא יכול להיות אוטומטית אצלם?

המידע אצלם, אתה אומר. היום מעבירים חשבונות בבנקים אוטומטית בלחיצת כפתור. עד כמה שאני מבין תקנו אותי אם אני טועה, רשות המיסים - כדי שכל הנתונים שרשות המיסים צריכה יגיעו זה אומר שיש פה צורך נוסף על הטלת כל מיני חובות על מעסיקים כדי שתוכלו לקבל את כל

אני מחברת את הקשר בין האוצר אליכם. כשאנחנו הגענו לסיפור של מענק העבודה,

כשהבאנו את המענים, גילמו לנו את זה ב-250 מיליון שקלים, והאוצר גילה שעם האוטומציה זה 400 מיליון כי הם

חברי הכנסת החליטו שמבחינת עלות תועלת זה שווה את זה כדי שלא נפספס אף אחד. זה דיון שאפשר לעשות גם באופן כללי.

כשהיא צריכה להיות של המדינה ועל זרועותיה השונות. לכן לדעתי קל וחומר או על המעביד, אבל בטח לא על האדם שזקוק לזה.

קל וחומר כשאנו רואים שהמיצוי מאוד נמוך. לא בדקתי, אבל אני משער שככל שהאדם נמצא במצוקה יותר גדולה, ככל שיותר קשה לו ברמה

יוצא שהגבר יקבל 3,083 על 25,000 שקל, ואשה תקבל במינוס 440. כלומר לא תוכל להשתמש בזה. ההצעה היא לראות איך מניידים אני מוסיף את נקודת הזיכוי לפי החוק החדש. אבל הילדים לא

אתה אמרת קודם כי יש להם ילדים וצריך לשמור עליהם.

אבל אתה אומר: אני נותן אישי. אישי למשפחה?

בלתת אין

המטרה היא שאותו אדם ייצא לעבוד. המטרה של מתן נקודות הזיכוי האלה, לעודד יציאה לשוק העבודה. ברגע שתעביר את נקודות הזיכוי, איזה מניע יש לי לעודד את אותה אחת או אחד שיושב בבית? את צודקת. ברגע שהיא מגיעה לנקודת זיכוי ולא מגיע לה מענק עבודה, אומרת: למה אצא? אבל אם את אומרת לה, כשהיא יוצרת, אני נותנת את זה לבעלך, זה נשאר בתא המשפחתי, היא אומרת: שווה לי לצאת לעבודה. המטרה היא שאותה אוכלוסייה תצא לעבוד. ברגע שתאפשרו את הניוד הזה- - - ההפך. את טועה. ברגע שאני אומר לך: אין ניוד האשה מגיעה לסף. אומרים לה: את עובדת, קיבלת משכורת אבל זה לא עוזר לך, נקודות הזיכוי שלך. היא אומרת: כביכול מה זה מעודד אותי? לא אעבוד. אבל אם את אומרת: תעבדי עוד קצת, תגדילי את המשרה שלך, הנקודות שיהיו לך יהיו ברי שימוש. נעביר אותן לתא המשפחתי, היא אומרת: שווה לי להשלים את זה למשרה. שווה לי לעבוד קצת יותר קשה, שווה לי לצאת לעבוד כי זה נשאר בתא המשפחתי. יש אופציה לניוד. זה נקרא חישוב משותף.

אפשרות לבצע חישוב מס מאוחד. בחישוב מס מאוחד, לוקחים את ההכנסות- - - נציג את זה בצורה מסודרת כי יש הבדל בין מה שקורה מבחינת החקיקה לפרקטיקה. לא, זה החוק. ברירת מחדל זה החישוב המשותף אלא אם כן את זכאית לחישוב נפרד. כל אחד מהתא המשפחתי נחשב ישות בפני עצמה ונקודות הזיכוי ניתנות לכל אחד מבני הזוג בנפרד, אם מדובר בנקודות זיכוי של תושב, נסיעות, ישובי ספר וכן הלאה. אפשרות אחרת, שמחברים את ההכנסות של התא המשפחתי ומחשבים את המס על שם מי שקרוי בשפת הפקודה בן הזוג הרשום. ומעצם זה שההכנסות של בני הזוג מתחברות ומעצם זה שחישוב המס עולה, ניתנות נקודות הזיכוי שמשקללות בתוכן גם נקודות מיסוי בשל ילדים לא באופן שבו ניתנות נקודות זיכוי בחישוב נפרד. לא יקבלו את המיטב של הנקודות. יהיה להם קצת יותר אבל לא בדיוק את המרב שמגיע להם כל אחד בנפרד. מרבית החישובים במדינת ישראל החישוב שלהם הוא חישוב מס נפרד, זה החישוב המיטיב איתם. אז למה במיסוי מקרקעין אתם לא עושים

שואל חבר הכנסת ינון - עזבי את חישוב מס מאוחד שנעשה על ידכם כדי לגבות יותר מס. אנו פה עשינו דיון גדול ושינינו את זה. אנחנו מדברים על המקרים הרגילים. האשה הזאת לא תצא לעבוד. זה לא יעודד אותה כי היא לא מרוויחה כלום.

אם היא תוכל להעביר את זה לתא המשפחתי, דהיינו להעביר את זה לבעלה, היא תצא לעבוד. אני אומר את זה כאגף מקצועי. חישוב מס מאוחד זה לא בסדר. זה לא נוגע לעניין הזה. היה על זה דיון. היה פה מישהו ובכה כשהיה מדובר על זה. האשה תצא לעבוד אם יגידו שהיא יכולה להעביר את נקודת הזיכוי לבעלה, לתא המשפחתי, או הפוך. בחישוב מס מאוחד

הזוג- - - יש לנו נטליה מירנצ'וב, רשות המיסים, בבקשה. שאלתי את זה כבר לפני עשר שנים, ואז אמרו שלא. נקודות זיכוי ניתנות לא כדי שינצלו את כולן. אין להן מטרה בחיים להיות מנוצלות. הן ניתנות כדי לייצב את סף המס, כלומר לכל בן אדם לקבוע סכום כלשהו שעד אליו אנו לא רוצים ממנו מס. כלומר אשה עם ילדים אנו רוצים שתגיע עד גובה הכנסה מסוים ואז נתחיל לקחת מס. לא מגיעה בסדר אבל יש לה הסכום שהיא יודעת שהיא יכולה להגיע אליו ואז תתחיל לשלם את המס. כמה שאנו נותנים יותר נקודות זיכוי כך יהיו פחות מנוצלות. זה בסדר. יש התפלגות הכנסות מסוימת במשק. על זה אנו נותנים נקודות זיכוי. אז לא ינוצלו. כמה שנותנים יותר פחות ינוצלו. צריך להבין את זה ולא לדרוש ניצול מלא. זה לא מענק עבודה. זה מושגים שונים. לגבי מענק עבודה, אני רוצה להבהיר יש לנו אחוזי ניצול גבוהים ביחס לעולם והם הולכים וגדלים עם הזמן ולא קל להגיע לאחוזי ניצול גבוהים. גם מדידת אחוזי ניצול היא בעייתית, זה נאמר אך לא הודגש לדעתי מספיק כי אדם שלא הגיש בקשה, כשהוא מגיש בקשה הוא ממלא נתונים, כמה מעסיקים שיש לו. ואז הוא כותב למשל שני מעסיקים. אנחנו יודעים במערכת שיש מעסיק אחד כי הוא היחיד שדיווח אז יש עוד אחד שלא דיווח. אולי הוא פשט את הרגל, אולי הוא פשוט לא רוצה לדווח מסיבה כזו או אחרת. אז אנו חושבים לפי ההכנסות של אותו מעסיק אחד שדיווח שמגיע לבן אדם יכול להיות שלא מגיע. עד שלא מדווח אנו לא יודעים. לכן זה מדידה בעייתית. בכל מקרה אנו מחפשים דרכים להקל על אנשים. אנחנו נותנים הגשה מקוונת דרך אתר אינטרנט ואפליקציה, מה שלא היה. אנחנו חושבים לכיוונים של מי שהגיש פעם אחת ויש לנו נתוני בנק שלו, לאפשר הגשה אוטומטית. זה לא פשוט משפטית אבל יש מאמצים לשפר את אחוזי הניצול.

יחסית לסכומים שיש לנו ויחסית לכך שזו מערכת יחסית צעירה בהשוואה למדינות אחרות, אחוזי הניצול שלנו טובים. תודה רבה. בבקשה. אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כל, אני חושב שלבוא לכאן בחוק כל כך משמעותי וחשוב בלי נתונים אפילו לא על התפלגות ההכנסות והתפלגות הטבות המס- - - ביקשתי רשות דיבור. בבקשה. אני משבח את עבודת האוצר בעניין הזה, שרוצה להיטיב עם האנשים במצב הכלכלי הקשה שהאזרחים נמצאים. יש פה ליקויים בסדרי גודל אמיתיים. בכל הנושא של המדיניות, שר האוצר אמר, שכדי לעודד אנשים שלא יוצאים לעבוד, לצאת לעבוד, בפועל, במעשה האנשים כאן שמייצגים את משרד האוצר אומרים ההפך. השאלות שנשאלו כאן והתשובות שקיבלנו לא מעודדות לצאת לעבודה, מה ששר האוצר התכוון. אם אני מבין אותו נכון אני לא תמיד מבין אותו. המציאות שבה המטרה חייבת להיות בשעה שבה אנו נמצאים במצב כלכלי כזה, ההתמודדות עם יוקר המחיה, הקושי שכל משפחה במעמד הביניים ובשכבות החלשות נמצאות, בין אם הם עובדים ועוסקים בכל המענקים של העסקים הבינוניים והקטנים, כל הדבר האלה לא באים לידי ביטוי. באה לידי ביטוי מין קמצנות כזאת שלא תועיל גם לנושא כל הבעיות שהחברה מתמודדת איתן. אני סבור שצריך לשלוח אותם לתקן את החוק הזה.

שביסודו הוא טוב כי כוונותיו לעזור לאנשים, לנשים. התוצאה היא לא כזו. התוצאה היא שבסוף יכול להיגרם נזק אפילו. מה שנעמה הציגה קודם זה נכון. דיברנו על זה. אי אפשר לומר: לא עוסקים בזה. אין לא עוסקים בזה. אנחנו ועדת כספים. אנחנו מקבלים את מה שאומר אגף התקציבים באוצר, את מה שאומר רשות המיסים, ובמבחן התוצאה לא הועלנו את מה שבעידן כזה צריך להועיל. לכן את זה צריך לשנות. לפני הסיכום אומר, שהחוק זה הוא רק חלק אחד מתוכנית הרבה יותר גדולה שמתמודדת גם עם הגדלת ההכנסה הפנויה עבור המשפחות העובדות, גם במעמד הביניים וגם במעמד הנמוך ובכלים נוספים, שהוצגו באותה תוכנית והם לא היחידים - יש עוד, מורידים את המכסים וכך מנסים להתמודד עם יוקר המחיה וגם מורידים את ההוצאות עבור משפחות עם ילדים על ידי כך שהן מסבסדות את הצהרונים. את זה אנחנו שוכחים כשאנחנו מדברים על החוק הזה. לעניין החוק הזה, משרד האוצר מבקש שתקשיבו - אני מבקש שבדיון הבא בעניין נקודות הזיכוי תציגו לנו טבלת רגישות על אילו משפחות מדובר ואיך זה משפיע עליהן נקודות הזיכוי האלה ואיך המצב משתנה. אם אפשר להתעלם מהציבור החרדי. הציבור החרדי שעובד בטוח שייהנה מהחוק הזה. זה לעניין נקודות הזיכוי. לעניין מענק עבודה כפי שאמרתי בהתחלה, אני חושב שיש פה קונצנזוס בוועדה שהמענק הזה הוא לא פרופורציונלי לעומת נגיד הטבות המס שאנחנו נותנים, לכן כדאי לחשוב על להגדיל אותו משמעותית. אני מקווה שבדיון הבא תיתנו לנו תשובה, וחיובית. מעבר לזה, עלה פה הנושא של גיל על-ידי ינון אזולאי ועל-ידי יעקב אשר. גם את זה אני מבקש שתבחנו ותגידו מה עמדתכם בדיון הבא. לעניין ייעול התשלום שזה אחד הדברים המרכזיים שאנו צריכים לדון בהם, אני לא מצפה מכם שבשבוע הבא אחרי חמש שנים שהייתם תקועים בשליחת מכתבים, תיתנו לנו תשובות. אבל כבר זימנתי פגישה גם אתכם וגם עם הביטוח הלאומי. נשב וננסה לראות איזה פרטים חסרים לאיזו רשות ונראה מי יכול לעשות את זה בצורה יעילה יותר. לגבי מה שהעלה חבר הכנסת גפני הנושא של הוראות הביצוע במס הרכישה על דירה בבעלות יתום, זה רשות המיסים. לגבי הוראות הביצוע למס רכישה לדירה בבעלות יתום.

מה שנאמר בדיון הקודם ומה שאנחנו מבינים שהוראת הביצוע עכשיו מכסה

למה אתה חולק על דברי היושב-ראש? אמר לך: תביא את התיקון. כל פקיד שומה מפרש את זה איך שהוא רוצה. מה הבעיה לתקן את זה ולכתוב את זה במפורש? נביא עמדה לדיון הבא, כולל החוזר, כולל עמדה איך הוא מתקשר לכל מיני מקרים פרטניים שעולים פה. יש פה קונצנזוס. גם אתם חושבים כמונו. נכון? ישי, גם אתם חושבים כמונו.

צריך לבדוק את העניין הזה. נבחן את הוראת הביצוע. אני לא מכירה את הסוגיה הספציפית. יש לכם תשעה ימים. זה זמן להתייחס לסוגיה ברצינות ולהביא תיקון ביום רביעי הבא. ביקשתי להוסיף משהו בבקשות להוצאה לפעם הבאה מה ששאלתי בתחילת הדיון מה העלות התקציבית בנוכחי שאנחנו יודעים ומה העלות התקציבית אם יהיו ילדים מעל גיל 12 עד גיל 18 או 19. כמה יעלה, אם היינו כביכול משנים את זה.

אני מבקש גם חלוקה לפי עשירוני הכנסה. בסדר גמור. תודה רבה, נחזור בשעה 14:00. הישיבה ננעלה בשעה 13:15.